אני פותח את ישיבת הוועדה, על סדר היום: בחינת התקדמות הרפורמה ברישוי עסקים ישיבת מעקב. כמו שכבר אמרתי בישיבה הקודמת בנושא אחר, אחזור גם על מה שאמרתי בישיבה הראשונה,

אני מתכוון לעשות ישיבות מעקב אחת לתקופה.